בוקר טוב לכולם, ברוכים המתכנסים והמתכנסות. אנחנו נמצאים בישיבה נוספת בהצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021. אנחנו אחרי סדרת ישיבות של הכנת החוק, הוכנסו לא מעט שינויים על פי בקשת הוועדה ואני חושב שהגענו לחוק מאוזן וראוי. אנחנו נמצאים בישיבה של הצבעה על הסתייגויות על החוק. מכיוון שאינני רואה כאן נציג של הסיעות שהציעו את ההסתייגויות אז אין הנמקות ואנחנו ניגשים ישר להצבעות,